בוקר טוב.

על סדר-היום: החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה)

התשע"ט-2019; החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019; החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט,